בוקר טוב, אני מתכבד

על סדר-היום: אי קבלת מענקים בשל פסילת הספרים של שנת 2019 - הצעתו של ח"כ אחמד טיבי.

היושב-ראש. רבותיי, עסקים קטנים רבים, שהספרים שלהם נפסלו ב-2019 בגלל